אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שלישי,

3.11.2020. ישנם מספר נושאים על סדר-היום: בקשת יו"ר ועדת החוקה להארכת התקופה

הוא קובע תקנות מסוימות שמכוח הסמכות לפי סעיפים 6 ו-7 לחוק 7 ימים ומכוח סעיפים אחרים 14 ימים. במקרה הזה בעצם הוועדה רצתה לדון בהם אבל השבוע היא מאוד עמוסה עם התיקון לחוק הסמכויות, תיקון שעוסק באזורי תיירות מיוחדים והיא כן רוצה לדון בהם. לכן היא מבקשת לגבי תיקון 8 שהגיע ביום שישי שעבר. יש בו סעיפים שיש לוועדה רק 7 ימים לדון בהם וה-7 ימים האלה פוקעים ביום שישי. הכוונה היא לדון בהם בתחילת שבוע הבא לכן מתבקש לעניין הזה עוד 3 ימים. לגבי תיקון מס' 7, יש בו גם סעיפים שיש להם 7 ימים ויש סעיפים שהם 14 ימים. לגבי הסעיפים שהוועדה צריכה לדון בהם תוך 7 ימים, הוועדה לא דנה בהם 7 ימים ולכן המליאה אתמול אישרה אותם, בהתאם להוראות חוק הסמכויות. החלק הנותר הוא החלק שלוועדה יש 14 ימים לו והם מסתיימים ביום ראשון. גם פה מתבקש עוד 3 ימים מתוך מחשבה שהכול כנראה יהיה ביום שני בוועדה ולכן מתבקשת הארכה.

אני אגיד כמה מילים כלליות. לא סתם אמרתי ששמענו את ההסבר אבל לא שמענו את הנימוק. בעיקרון חוק הקורונה הגדול מפה מתחיל כל אם חטאת והוא בא והפך פה כל סדרי בראשית. למעשה, הממשלה מתקנת תקנות שזה בסדר. היא מתקנת תקנות ומגבילה זכויות אזרחיות הכי בסיסיות, חופש תנועה, חופש עיסוק, חופש תנועה, לא משנה. לאחר מכן, רק אז זה מגיע לוועדה לדיון. מה הוועדה יכולה לעשות?

או לקצר בזמן. אני מתחבר לאירוע שהיה אתמול במליאה. היא יכולה לאשר באופן חלקי.

אתמול במליאה היינו בסגה אחרת לגמרי. אתמול עלה שר המודיעין לא תגיד סגן יושב-ראש ועדת חוקה בפועל, ממלא מקומו בהתנדבות.

שר המודיעין עלה לנמק הארכת תקנות שהגיעו למליאה כי ועדת החוקה לא ישבה. ועדת החוקה היא מוועדות הכנסת והכנסת ככנסת היא הגוף שצריך לפקח על עבודת הממשלה. זה נראה כאילו משהו טכני. אני מדבר פה לא ליועץ המשפטי שמציג את ההסבר. אין פה נימוק. אם היו תקנות שהיו צריכות להגיע לוועדה תוך 7 ימים, הן צריכות להגיע תוך 7 ימים ואם תוך 14 יום אז תוך 14 יום,

אין הארכות. לא מדובר פה על כבוד הכנסת, זה לא כבוד הכנסת. כבוד הכנסת לא רלוונטי. זה פיקוח ובקרה של רשות שקוראים לה כנסת על הממשלה. הממשלה בתקופה הזאת, בעת הזאת לא אני אומר, שרי הממשלה אומרים אחד על השני שהיא לא מתפקדת. אז את זה גם לא נבקר? יש פה כאילו בקשה טכנית. יושב-ראש הוועדה, זאת לא בקשה טכנית. יש פה סיפור עקרוני. אתמול היה ביזיון שאין כדוגמתו. זה שזה לא תופס תהודה כי אנחנו כבר ברמת ביזיון כל-כך גדולה מכל-כך הרבה דברים, שזה עובר. אתמול אישרנו תקנות שהגיעו למליאה כי לא היה שום דיון בוועדה. אתמול הצביעו אנשים שלא ידעו בכלל על מה הם מצביעים. אבל עכשיו מבקשים לדון בוועדה. לא, לא, לא. מבקשים הארכה שזה יגיע לוועדה. אבל מבקשים לדון בוועדה. הרי אם לא היו רוצים לדבר, לא היו מבקשים הארכה. בתקנות הקודמות לא ביקשו הארכה. איתן, שנייה. יש פה כללים. זה צריך להגיע לוועדת החוקה ולא לקבל שום הארכה. נכון שזה חוקי - - - זה מגיע לוועדת החוקה. איתן, זה היה צריך להגיע לדיון בוועדת חוקה. אתה ואני חברים בוועדת חוקה. אני מוכן להישאר היום. לא רק אני, אני מדבר גם בשמך בטוח. יגידו לנו היום שיש דיון ב-22:00 בלילה, נהיה פה ב-22:00. יגידו מחר ב-6 בבוקר, נגיע ב-6 בבוקר.

יגידו אתמול ב-22:00 בלילה, אתמול ב-22:00 בלילה. אני אומר שיש משהו לא הגיוני בהתנהלות הכנסת, לא הגיוני. זה שאנחנו כל חברי הבית הזה מאפשרים את הדבר הזה הוא פשוט לא נורמלי. אנחנו ממש בתקופה לא נורמלית, מתנהגים כמו לא נורמליים וכדאי שנחזור לשפיות. אני מציע גם לחבריי בקואליציה לא לאשר את בקשתו של יושב-ראש הוועדה ונקיים את הדיון מתי שצריך לעשות לפי לוח זמנים בסיסי, היום, עד אמצע הלילה אם צריך. זה כבר תהליך. אי-אפשר להגיד על כל דבר זה שטויות,

הכול פה קטן. אני אומר שזה סיפור אמיתי, סיפור קשה. גם אם הוא חוקי אנחנו לא צריכים לאפשר את זה. הבית הזה צריך להגיד גם ליושב-ראש הוועדה וגם לממשלה, כן אתם קבעתם 7 ימים,

זאת לא פעם ראשונה שעושים את הדברים האלה.

ממש נכון שזה חוקי, מותר להעלות למליאה ואחרי 7 ימים זה מגיע למליאה.

אני מזכיר לך,

27 לחודש, יושב-ראש הוועדה לא סתם לא הגיע למליאה. זאת היתה מחאה שלו לא להגיע למליאה.

כי קיצרנו בפעם הקודמת את הזמן ל-27 לחודש. אמרנו לממשלה, תעשו א', ב',

מה עשתה הממשלה? שמה עליו קצוץ פס גם עליו וגם על הכנסת וזה הגיע למליאה. כך פרצופנו ואני לא רוצה להיות חלק מהעניין. אני קורא לכם לא להסכים לדבר הזה ולהתייצב היום ולעשות דיונים בוועדה כמו שצריך. אני מזכיר שהדיון בוועדה התקיים. אני לא מדבר על האירוע של אתמול, שזאת גם סוברניות,

אני חושב שזאת היתה טעות.

אני חושב שזאת היתה טעות לא להתכנס בוועדת חוקה אבל בסוף מי שקובע את סדר היום זה סדר היום שלה. חבל שהוא לא בא לנמק את זה. במקרה הנוכחי, הוא ביקש כן לדון בתקנות האלה. הרי אלמלא לא היה רוצה לדון בתקנות האלה, הוא לא היה מבקש את ההארכה. צריך לעשות את זה כמה שיותר מהר להחלטת הממשלה. אנחנו מאריכים את הזמן.

איזו הצדקה יש לזה? להגביל זכויות אזרחיות, למה? בגלל שמשהו לא מסתדר בלו"ז? עוד מישהו רוצה להוסיף משהו? אני רוצה לומר שאני לא מקבל בכלל בהגבלת זכויות אזרחיות. יש פה הרבה מאוד נזקים ודברים שחבר הכנסת סגלוביץ' מעלה ושראויים לדיון. אני כן חושב שאם כל חטאת היא שאנחנו דנים בתקנות ברמת המיקרו במצב חרום דינאמי שצריך להיות בידיים של הרשות המבצעת. הסיפור הזה של הנתונים של התחלואה שמתחלפים, נתונים שנבדקים גם פר מערכת חינוך כל שבועיים, כל המערכת הזאת היא לא תואמת זה מאוד יפה שאתה מוכן להישאר פה עד 22:00 בלילה וראוי ואני מוכן להצטרף אליך וגם ב-12. עם זאת אני אומר לך שכל המערכת הזאת כאן שאנחנו מחדשים חדשות לבקרים ברמת המיקרו, זה לא תואם למצב החרום, לדינמיות של המגפה ולהחלטות שצריכות להתקבל במצב חרום. לכן יש ממשלה,

שוב, יש גבולות גזרה. אפשר היה לייצר איזה גבולות גזרה של אישור. העובדה שאתה צריך להתרוצץ ומגיע לסיטואציה של אתמול, כי באמת המגפה הזאת היא דינמית והנתונים משתנים באופן מהיר. אני בקשר די קבוע עם היועצת הבכירה של הקבינט בעניין הזה. אני רואה איך הדברים מתרחשים ואיך הנתונים מתקבלים. לכן זה מאוד קשה לרשות מחוקקת להתכנס פה כל בוקר. זה סוג של מלחמה אמנם עם נגיף ולכן אני חושב שאנחנו צריכים לאשר את הבקשה הזאת. בכלל לא היינו צריכים להיכנס לשדה המוגבל הזה שכל תקנת מיקרו מגיעה לכנסת במצב לאומי כזה. חבר הכנסת הלוי, אפשר לפרש מדבריך שהכנסת היא בעיה. היא גורם מעכב שמפריע לתהליך של ההתנהלות של המדינה ולא ההיפך.

אנחנו יודעים הרי - - - הכנסת היא הריבון, אל תשכחו את זה. לכן היא סוברנית, כמו שאמר איתן. היא יכולה לתת מנדט לממשלה. חבר הכנסת הלוי, אני הקשבתי לך רב קשב ואני אשמח לענות לך. אנחנו הרי יודעים שהבעיה בהתנהלות של המדינה אינה הכנסת אלא הממשלה וההתנהלות הפנימית שלה. אני חושב שדווקא במצב חרום פה אני רוצה לחדד ולהדגיש את הרישא של הדברים של חברי חבר הכנסת יואב סגלוביץ. דווקא בהיפוך היוצרות שבו הממשלה מתקינה תקנות והכנסת מפקחת אקס-פוסט,

שהכנסת מחוקקת חוקים ואז הממשלה מיישמת אותם. במצב של היפוך יוצרות, הפיקוח הפרלמנטרי הופך להיות סופר חשוב.

אנחנו נמצאים כאן כדי למלא את תפקידנו החוקתי. במצב עניינים הפוך וקיצוני, אנחנו מבינים שיש מצב חרום ואנחנו לא כופרים בצורך לייצר דינמיות בקביעת התקנות. אבל מצב החרום והיפוך היוצרות לא מייתר את התפקיד החוקתי של חברי הכנסת והוא לפקח על עבודת הממשלה.

חבר הכנסת הלוי, הבקשה הזאת לא באה לאוויר העולם כי צריך עוד זמן דיון. היא באה מתוך מחדל שהדברים האלו בכלל לא באו לדיון בכנסת.

לא, לא נכון. זאת דעתי. יוראי, לא היית איתנו בוועדה? היית איתנו בוועדה. אני הייתי גם בדיון. התקנות האלה צריך לדון בהן עכשיו. למה צריך לחכות 7 ימים תוך פגיעה? תגידו אתם מתי להביא את זה. שהממשלה תביא את זה בפני הכנסת ואנחנו נתחייב להיות פה כמה שצריך כמו שחברי אמר. אבל לא יתכן שלמול היפוך תפקידים שבמסגרתו הכנסת צריכה לבצע את תפקידה ביתר שאת, יהפכו אותנו לחותמת גומי שדוחה תהליכים תוך פגיעה בחרויות הפרט של אזרחי ישראל. אני לא מקבל את זה. טוב, בואו נסכם את הדיון הזה. הממשלה העבירה את תקנות הכנסת. התקנות מונחות על שולחן הכנסת. הן מונחות על שולחן ועדת חוקה חוק ומשפט. כל מה שמבקש יושב-ראש הוועדה, מכיוון שהוא לא יספיק לדון בתקנות האלה עד המועד שקבוע לו בחוק, יש בחוק אפשרות להאריך לו בעוד 3 ימים.

זה מה שהוא מבקש כי הוא לא מספיק. לדעתי ועדת חוקה היא הוועדה הכי עסוקה היום בכנסת. מכיוון שהיא עוסקת בחוקי הקורונה, היא מתעסקת בחוקים של זכויות אדם באמת ועוסקת עכשיו בשלוש הצעות חוק מקבילות. זאת ועדה עמוסה. זה לא דבר שקורה חדשות לבקרים. הוא ביקש עוד 3 ימים זמן לדון בתקנות האלה שמונחות לו על השולחן. זה לא קשור לממשלה בכלל. הממשלה היתה שמחה אם נדון בהן היום ונאשר אותן. זאת בקשה של יושב ראש הוועדה. אני חושב שאם יושב ראש הוועדה מבקש עוד 3 ימים כדי להגיע למצב שהוא דן בהן ולא להגיע לסיטואציה,

שבו הוא לא ידון בכלל וזה יגיע למליאה כי זאת הפרוצדורה. כדי שלא נגיע למליאה, בואו נדון בזה. הוא לא מספיק בשבוע הקרוב, בואו לנו לו עוד 3 ימים. אני לא מבין מה הדרמה הגדולה. לא כל דבר הוא דרמה. אני נמצא לא פחות מיושב-ראש ועדת חוקה בוועדה ולפעמים יותר ממנו ואני אומר לך שיש זמן ושבוע שעבר לא היו דיונים. אל מול המציאות הזאת צריך להתכוונן ולקבל החלטה. בואו נעלה את זה להצבעה. מי בעד בקשתו של יו"ר ועדת חוקה להאריך את תקופת אישור התקנות האמור, ירים את ידו. הצבעה הבקשה לדחיית הדיון בתקנות נתקבלה. הבקשה אושרה. עוברים לסעיף השני: בקשת יושב-ראש ועדת חוקה למיזוג הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (אזור תיירות מיוחד העיר אילת או אזור עין בוקק וחמי זוהר) עם הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (תיקון אזור תיירות ירוק) של קבוצת חברי כנסת. מישהו רוצה להתייחס? היועץ המשפטי של הוועדה, אולי תסביר?

מי בעד המיזוג ירים את ידו? הצבעה הבקשה למיזוג שני החוקים נתקבלה.

הצעת חוק יד בן-צבי (ביטול נציגי הכנסת במועצה). ההצעה אושרה אתמול בקריאה ראשונה במליאת הכנסת והגיעה עכשיו לוועדה להחלטה לדיון בקריאה שנייה ושלישית. היועצת המשפטית, בבקשה. האמת שאין הרבה מה להוסיף מעבר לדברים שאמרנו בהכנה לקריאה ראשונה. חוק יד בן-צבי יוצר איזו אנומליה, איזו בעייתיות שאנחנו רואים אותה מבחינת עקרון הפרדת הרשויות, כאשר מדובר בתאגיד סטטוטורי שהוקם בחוק שנות ה-60. באופן חריג ויוצא דופן במועצה שלו, שהיא בעצם בדירקטוריון של הגוף הזה, יושבים שלושה חברי כנסת. זה משהו שאנחנו לא מכירים באף חקיקה אחרת וזה יכול ליצור בעייתיות בהרבה מובנים כי הכנסת היא זאת שמפקחת על התאגידים הסטטוטוריים. התקנון של הגוף הזה, כל שינוי בו מחייב אישור של ועדת החינוך. מבקר המדינה יכול לבקר את הגוף הזה ואז ועדת הביקורת יכולה לדון בו. לכן העובדה שיושבים בו שלושה חברי כנסת נראית בעייתית. זה אכן דגם שלא הועתק לשום תאגיד

הסברנו פה בישיבה הקודמת איך הדבר הזה קרה. זה לא היה בהצעת החוק הממשלתית שהוגשה מלכתחילה ואיכשהו התווסף במהלך הדיון למרות שחברי הכנסת עמדו על הבעייתיות שבעניין. בשנת 1969 נקבע שיהיה חבר כנסת אחד.

ב-1980, כאשר החוק תוקן והוגדל מספר חברי המועצה, הציעו חברי כנסת שיהיה שם שניים או שלושה חברים ונכון להיום יש שם שלושה חברים. הפעם האחרונה שנבחרו נציגי כנסת לוועדה היה ב-2015, בתחילת הכנסת ה-20. ועדת החינוך בחרה את הנציגים. בעצם, אם לא יתוקן החוק, תצטרך גם הכנסת הזאת לבחור את נציגיה. בכנסות האחרון לא הספיקו ולפי תקנון הכנסת צריכה תוך 4 חודשים לבחור את הנציגים. זאת אומרת, אנחנו כבר באיזה איחור. יו"ר ועדת החינוך העדיף לפנות לוועדה הזאת ולהציע לה לשקול את תיקון החוק לפני שהוא מביא את הנציגים לבחירה. ב-22 מה היחס בין הנציגים השונים? יש כאן נציג אבל אומר רק שהחוק אומר שליד בן-צבי תהיה מועצה שמספר חבריה לא יפחת מ-25 ולא יעלה על 51 ובהם 3 חברי כנסת וכן נציגי גופים אלה: הממשלה, ההסתדרות הציונית העולמית, עיריית ירושלים - - - מה היחס ביניהם? אולי נשאל את נציג יד בן-צבי. רק צריך לומר שמשרד התרבות והספורט הודיעו בישיבה הקודמת שהכוונה שם לצמצם את מספר חברי המועצה ממילא.

הם מכינים הצעת חוק משל עצמם לצמצם את מספר החברים מ-25 לחצי מזה. נמצא פה מנכ"ל יד בן-צבי. אז שיתייחס גם לשאלה השנייה. לגבי הכנסת זה עניין של ניגוד עניינים בין הרשויות מבחינת הפיקוח. מה עניינה של ההסתדרות הכללית ליד בן-צבי אם כבר מתקנים את החוק? אני אגיד לך משהו. מכיוון שאנחנו דנים בחוק בוועדת הכנסת, זה חוק שחוקק על-ידי ועדת חינוך וזה בסמכות ועדת החינוך. ועדת החינוך גם בוחרת את הנציגים של הכנסת במועצה. מכיוון שעוסקים פה בחברי כנסת אז ועדת הכנסת דנה בזה. ביום רגיל כל הדיון הזה היה מתקיים בוועדת חינוך. אפשר לשאול את יעקב יניב מנכ"ל יד בן-צבי. שלום אדוני. שלום וברכה. יש שאלה לחבר הכנסת הלוי. אם תפרט את היחס בין הנציגים במועצה,

האמת היא, שזה כמעט היסטוריה מדומיינת, שאני כבר לא זוכר תקופה מאוד ארוכה שמגיעים לכאן נציגים, בטח מהכנסת. בכנסות קודמות היו נציגים. כמו שציינת, לא באחרונות בתדירות שהתחלפה הכנסת, אבל כשהיו נציגים, פרט לחברת כנסת אחת שכן טרחה להגיע, כל האחרים לא ראינו אותם. קודם כל, לגבי העניין שאתם כרגע דנים בו, מבחינתנו כבר אמרתי פעם שעברה שאין לנו שום הערות בעניין הזה וזה בהחלט מקובל עלינו. אם שואלים אותי למה יש נציג להסתדרות הזאת או לגוף כזה או אחר, זה פשוט היסטוריות שצריך לבדוק אותן. אני לא עשיתי מחקר היסטורי בעניין. בזמנו, אם אני הולך להיסטוריה, היה משרד החינוך והתרבות ויד בן-צבי היתה שייכת למשרד הזה. כשהפרידו מתישהו בעבר את המשרדים האלה, הוחלט שאנחנו נהיה גוף סטטוטורי תחת פיקוחו של משרד התרבות. לכן משרד התרבות היום הוא זה שמטפל בנו. שר התרבות וצוותו אחראים על קיומו של המקום הזה של יד בן-צבי. מה המעמד הסטטוטורי של יד בן-צבי. זה תאגיד סטטוטורי. זה תאגיד שהוקם בחוק. תאגיד על-פי חוק. אדוני המנכ"ל, רק כדי לוודא מכיוון שנכנסתי לאתר שלכם. אני רק רוצה לוודא שלתפיסתם, חברי הכנסת שנבחרו למועצה בשנת 2015 כהונתם פקעה. מן הסתם כי התחלפו כבר כנסות מאז.

אבל באתר שלכם הם עדיין מופיעים כחברי מועצה, בגלל זה אני שואל. הם מופיעים פורמלית. לא, פורמלית הם לא חברי כנסת אז הם לא חברים במועצה. כתבי המינוי שלהם חודשו על-ידי שרי התרבות, השרה הקודמת והשר הנוכחי. אנחנו לא קיבלנו הודעה שהתמנו אחרים במקומם. אדוני, אני רק רוצה להבהיר ואם לא זה יובהר עכשיו. אותם חברי כנסת שנבחרו, נבחרו מתוקף תפקידם כחברי כנסת. מהרגע שהם לא חברי כנסת כהונתם פקעה כך שהם לא חברים יותר במועצה על-פי חוק. ברור לגמרי. לכן כדאי לתקן את האתר הרשמי שלכם, שלא לציין אותם כחברי מועצה מכהנים. מאה אחוז, אני מקבל את ההערה. נועם הרצוג ממשרד המשפטים. אני מציע, אדוני שמשרד התרבות יתייחסו קודם ואם יהיה צורך אני אתייחס בשמחה. משה אוסטר, משרד התרבות. אין לנו הרבה מה להוסיף. כמו שאדוני ציין, המשרד מתכנן לערוך רביזיה יותר מעמיקה בחוק של יד בן-צבי וגם בתקנון. התקנון של יד בן-צבי כבר היום לא מתאים לחלוטין לחוק והתאגיד באמת מבוסס על חוק מאוד ישן. יש בו כל מיני הסדרים שלא מקובלים היום. אחרי שהושלמו עוד שורה של מינויים לוועד המנהל ולמועצה של יד בן-צבי, שזה דבר שניצב היום בפני שר התרבות יחד עם תאגידים נוספים, אנחנו מתכננים לקיים דיון רחב ולתקן את כל מה שצריך. מבחינה עניינית אנחנו לא מתנגדים לביטול חברי הכנסת כחברי במועצה. חבר הכנסת הלוי, כמו שהוא דיבר עכשיו, הם צריכים לשנות את התקנון. התקנון מאושר על-ידי ועדת החינוך. יכול להיות אבסורד שבו התקנון שמומלץ על-ידי המועצה שיושבים בה שלושה חברי כנסת, יישב פה אותו חבר כנסת בוועדת החינוך ויאשר תקנון שהוא אישר לעצמו. לכן הגיע הזמן לתקן את הדבר הזה. זה צריך להיות שייך למשרד החקלאות כי זה סוג של דינוזאור. זה בעל חיים. שיעשו באמת תאגיד רגיל. למה אנחנו צריכים - - - אז הנה מתקנים. גיליתי שלהיות חבר כנסת זה עניין עמוס מאוד מבחינת לוח הזמנים. אני רק מעיר לפרוטוקול. פעם הבאה יעקב שיהיה כאן

מחקר משווה לנציגים האחרים של הממשלה, ההסתדרות הציונית וההסתדרות הכללית, כמה מהם הופיעו לישיבות הדירקטוריון מכיוון שהוא דאג להזכיר שחברי הכנסת לא הופיעו, מה שמייתר את החוק. החוק הוא הרבה יותר כללי. לכבודם של חברי הכנסת אני יודע היום שהם מאוד עמוסים מבחינת לוח הזמנים. לגופו של עניין, אני חושב שאם כבר עושים חוק, היה צריך לתקן דברים אחרים. אם ממילא זה על השולחן וזה יגיע בהמשך אז אין בעיה. אני ממשרד המשפטים. אני רק מבקש לציין לפרוטוקול, כפי שציין משה ממשרד התרבות וכפי שנדברנו עובר לדיון עם הייעוץ המשפטי לוועדה, שבעצם לאחר ההצבעה ותיקון החוק כפי שמוצע היום תהיה אי הלימה נוספת על הקיים בין התקנון שנקבע מכוח החוק לבין החוק. לכן יש לפעול וליצור הלימה בין התקנון שלפיו פועל התאגיד לבין החוק. למיטב זכרוני, אני מבקש לתקן משהו שצוין. זה לא שוועדת החינוך של הכנסת צריכה לאשר את התקנון אלא יש מעמד של התייעצות עימה והממשלה מאשרת. אבל מי שצריך ליזום את התיקון הוא הוועד המנהל, שזה הגוף הניהולי הקטן יותר מתוך המועצה של התאגיד. אני מבקש בהזדמנות זאת שיירשם לפרוטוקול שכל הצדדים רתומים ומבינים שיש כוונה לתקן בקרוב את הדבר הזה כדי שיהלום את החקיקה הראשית שהוועדה מאשרת היום.

אני בטוח שמשה יעשה את עבודתו נאמנה ויתזכר את המנכ"ל והכול יבוא על מקומו בשלום. אני מציע להקריא את הנוסח. תודה.

הצבעה הצעת חוק יד בן-צבי, תיקון מס' 3, ביטול נציגי הכנסת במועצה התקבלה.

מודיע שהוועדה אישרה את הצעת החוק בהכנתה לקריאה שנייה ושלישית ותעבור למליאה. מי אחראי למנות את הדירקטוריון, את הוועד המנהל? שר התרבות. יש לו הרבה תאגידים כאלה? יש מעל 20. אני לא מבין למה לא עושים שתהיה עמותה רגילה. תם סדר היום, הישיבה נעולה.